מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 3 מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ: 3 הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת,

ישראל ביתנו ומרצ להביע אי-אמון

של הבריאות, הפקרתם אותה לגסוס. הצבעתם נגד זכויות אדם, פעולה שמתאימה למשטרים אפלים, הצבעתם נגד הקהילה הלהט"בית, קידמתם חוקים גזעניים, הפחדתם אותנו מאותם אזרחים ש"נוהרים לקלפיות". אבל אתם יודעים, כשחשבתי שראינו הכול, באמת אני אומרת: כשחשבנו, אני וחבריי באופוזיציה, שראינו את כל המהלכים המבישים שלכם, נדהמנו מהיכולת שלכם להיות עוד יותר ציניים ועוד יותר רעים. בשבועות האחרונים אתם שברתם עוד שיא של ציניות ושל חוסר אכפתיות מוחלט מהציבור שבחר בכם: הצבעתם נגד כל הנשים בישראל. הצבעתם נגד הנשים שסובלות מאלימות, הצבעתם נגד הנשים שזועקות לעזרה כי אקדח או סכין מרחפים כל יום וכל שעה מעל לראשן. ואתם? אתם שבעים, אתם לא יודעים מהי מצוקה. אתם מנותקים ובגלל זה אין לכם מושג איך להתחיל אפילו לתקן את החברה הישראלית, איך להצמיח אותה, איך להגדיל אותה.

אדוני ראש הממשלה, שלא נמצא כאן היום, חשוב לי שתדע, שהוא ידע על מה הוא כן הצביע באותו יום לפני שבוע וחצי. אתה הצבעת נגד עליזה שפק, בת 50, מנתניה, שנרצחה באלימות קשה, אתה הצבעת נגד יקטרינה סברדלוב, בת 70, נגד ענת צברי, בת 48 מקריית עקרון. כן, אדוני ראש הממשלה, אלו נשים שבזמן שאתה עשית כל מיני דברים חטפו מכות, הושפלו, נכלאו. הן חוו גיהינום. הן אולי לא הכירו אותך אישית אבל הן זעקו אליך לעזרה. ומה אתה עשית בשבילן? באטימות ובקור שלך אתה התעלמת. כמה קל להתעלם, קל לפתוח את העיתון ולראות את המספרים ואת הסטטיסטיקות ולחשוב שזה רק נתון סטטיסטי. אבל יש לי חדשות עבורך ועבור חברי הממשלה שלך: מאחורי המספרים, מאחורי כל מספר, יש חיים ויש אנשים, יש גברים וילדים וילדות, משפחות שהתנפצו לרסיסים. הן לא יחגגו את חג חנוכה כמוך. זה על אחריותך ואתה נכשלת. אני מסתכלת לך בעיניים, ראש הממשלה, ואומרת לך שאני לא עומדת כאן לבד על הדוכן. אני עומדת ואיתי עומדות מאות נשים שנרצחו בעשור האחרון. כמעט 200 נשים נרצחו בישראל בעשור האחרון כי אתה וממשלתך לא ידעתם ולא הצלחתם להגן עליהן, מאות אלפי נשים שסובלות יום-יום מאלימות, שמוכרות, שידוע שהן סובלות מאלימות, והן עומדות חסרות אונים מול אוזלת היד שלך, מול חוסר הרצון שלך ושל ממשלתך להושיט יד ולעשות מעשה ולשנות את המציאות שהן חיות בה. ארבע שנים שאני מתביישת.

אני מתביישת. יש לכם נטייה עקומה, חברי הממשלה, חברי הקואליציה, למתג את כל מי שלא חושב כמוכם כבוגד. אבל אני עומדת כאן ואומרת לכם מה שהציבור בישראל חושב עליכם: אתם הבוגדים. אתם בגדתם באמון שהציבור נתן בכם, באמון שהוא נתן בכם כי הוא חשב והאמין שהוא מצביע עבור ערכים, עבור אנשים עם ערכים, עבור אנשים שהציבור והחברה בישראל חשובים להם. אבל הערך היחיד שהוכחתם הוא הקומבינה והשחיתות שלכם. הפניתם גב לכולם. פעם אחר פעם הוכחתם לעם בישראל וגם לעם היהודי בתפוצות שיש שווים ויש שווים פחות, שיש תקציב רק למה שאתם החלטתם לקדם, ובדרך כלל זה מה שמקדם את האינטרסים שלכם. בימים האחרונים הוכחתם יותר מתמיד שאתם פשוט מתנהגים כמו חבורה של מאפיונרים, עסקנים שמנהלים איזה ועד בית. דאגתם לסמן באות קין כל מי שנאבק לטוהר מידות, למוסר, להגינות, לשקיפות, כל מי שנאבק למען איזשהו טוב כאן, כאילו זה משהו מוקצה. "חמוצים" קראתם להם. לא פעם הלכתם רחוק, רחוק מדי. חפרתם בורות כדי לטמון עמוק באדמה כל סממן דמוקרטי. השתלחתם במשטרה, בשופטים, בבית המשפט העליון. נכנסתם להתקפי חרדה איומים, כי אתם יודעים מה אתם מסתירים. ההישג הכי גדול שלכם הוא ששברתם שיא במספר השרים שיש נגדם חקירות והמלצות לכתב אישום: שר הפנים, שר הרווחה וראש הממשלה. רוקנתם את המשכן הזה מהאמון של הציבור שעוד נותר בו. אתם לא משאירים אחריכם מורשת, אתם משאירים אדמה חרוכה וכתם שחור על מדינת ישראל, והאחריות היא כולה שלך, אדוני ראש הממשלה. אמרת אתמול בכנס שערכת ודיברת בו שיש תמיכה רחבה בעם. אז בוא תשמע. הינה דוגמה למה שאומרים לי אנשים ואזרחים שאני פוגשת: ביבי, הוא לא ראש הממשלה שלי, הוא לא מייצג אותי, הליכוד פשט את הרגל והפך למפלגה של עסקנים שלא אכפת להם מאף אחד, ראש הממשלה לא אמין, הוא אומר משהו אחד למצלמה, ומצביע אחרת, ראש הממשלה מנותק ולא באמת יודע מה עובר על האזרחים במדינה, הוא לא יודע אפילו כמה עולה נסיעה באוטובוס או כמה עולה לשים את הילד במעון. זה האי-אמון האמיתי, נכבדיי, האי-אמון שהציבור חש כלפיכם. וזה האי-אמון שאנחנו מעלים היום בשם אותם אזרחים שהבינו שבגדתם בהם. ואני קוראת לכל מי שנותר בו צל של כבוד עצמי ושליחות ציבורית: תצביעו בעד, תפילו את הממשלה הרעה הזאת והחולה הזאת, ותביאו קצת מזור לחברה הישראלית.

תודה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. אנחנו נעבור להצעת האי-אמון השנייה: כישלונה של הממשלה בטיפול ברצח נשים, של הרשימה המשותפת,

בל"ד ותע"ל. תנמק את ההצעה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. גם לך עשר דקות. כבוד היושב-ראש, תודה רבה. אני פונה בתחילת דבריי לכלל הנשים אזרחיות מדינת ישראל שצופות בנו עכשיו: תסתכלו, יש לנו קואליציה של 61 בורחים ובורחות. הם העדיפו היום אפילו לא לשבת ולכבד את הנשים במדינת ישראל, ולפחות להקשיב, להקשיב על מה אנחנו מדברות, למה אנחנו מציעות אי-אמון היום. הם ברחו מהאולם. לפני שבועיים הצביעו נגד, והיום אפילו לא טורחים להגיע. אני יודעת שבדרך כלל בהצעות אי-אמון הקואליציה לא נמצאת, כי היא עשתה לעצמה כבר הנחה מההתחלה: אם אין 61 שיצביעו בעד, אז אין אי-אמון. אבל לפחות היה צריך לכבד את הצעקה שיוצאת מהציבור, מכלל ציבור הנשים, ולשבת ולהקשיב לפחות. אני עצמי מעולם לא הבעתי אמון בממשלה, לא בזו, גם לא בקודמותיה.

אמרתי בכל הזדמנות, מעל במה זו ובמות אחרות, שממשלה שדורסת ברגל קשה זכויות אדם וזכויות עם שלם ומונעת ממנו שחרור וחופש היא ממשלה מסוכנת לאזרחיה עצמה, ממשלה שמובילה בעיניים עצומות או פקוחות את אזרחיה לתהום.

לא רק אני מביעה אי-אמון בממשלה. היום אנו מביעות אי-אמון במוסד הזה בשמן של למעלה מ-160 נשים שנרצחו בעשור האחרון. נשים אלה, שהופקרו על ידי הממשלות, אינן איתנו עוד. את זעקתן אי-אפשר לשמוע היום, אבל את פניהן אי-אפשר להסתיר, את מבטיהן אי-אפשר לא לראות. היום זועקת סילבנה צגאיי בת ה-13, שהתלוננה על אלימות אבל קולה הטרי וצבע עורה לא סייעו לה לקבל עזרה, היום זועקת יארא איוב בת ה-16, שהותירה אחריה משפחה מדממת וכפר אבל עם צלקת שלא תרפה, היום זועקת מנאל אלפזראת מתל שבע, וגם אחותה, שנרצחה לפני 12 שנים, ונורה אבו סולב ועפאף אלגרגאוי, כולן לא מצאו לשכת רווחה נגישה, והמשטרה מבחינתן היא אותו גוף שמנשל אותן מאדמתן, אז למה שיקראו לעזרה? היום זועקות אי-אמון אנגווץ וספרש, שהופקרו לגורלן חרף האיומים והתלונות והאלימות והפחד שריחף כל הזמן וחיכה לקליע. ויגידו המטעים והנצלנים והמטזטזות: תרבות אלימה.

כולן אומרות שהמקרים האלה היו כתובים, והכתובת הייתה על הקיר, והרוצח היה מוכר לא רק לקורבן אלא גם למשטרה: היום נשמע את קולן של אליזבת קרדונה ועליזה שפק ואופירה חיים ומרים שלום, שאומנם משתייכות לעם הנבחר, ולתרבות הנאורה, ולאדוני הארץ, אלא שאכזריות ופטריארכליות רדפו אותן והספיקו לגזול את חייהן עוד בטרם הספיקה המשטרה להגן עליהן, ולא בכדי. בממשלה הזו מסרבים להכיר שהנשים הללו נרצחו רק בגלל שהן נשים. מסרבים להכיר שהרצח אינו תוצר תרבות או לאום או מוצא אלא תוצר של חברות פטריארכליות שמדירות ומפלות, מכות ורוצחות נשים על רקע מגדרן. שנה עברה מאז שעמדתי פה וקראתי להכריז על מצב חירום. התרענו שהרצח הבא עומד בפתח הדלת. דרשנו הקצאת תקציבים לתוכנית הלאומית שהממשלה אימצה בעצמה. לפני חודש נתנו לממשלה הזו הזדמנות זהב, לחבור למאבק ולגבות אותו בתקציבים ותוכנית חירום. שוב הקואליציה לא התעלתה על עצמה, המשיכו למכור לנו שקרים בתקווה שהנושא יחלוף מסדר-היום. וההצעה הופלה עם מסר ברור אחד: לא אכפת לנו. אולם המציאות הקשה והכואבת התייצבה בפרצופה המכוער מולנו. יום אחרי הפלת ההצעה שלי ושל חברות הכנסת להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית נרצחה מנאל אלפזראת. ויומיים אחר כך, נרצחו שתי ילדות בראשית חייהן, נרצחו בדם קר ובאכזריות. היום, ומשאוזניה של ממשלת נתניהו נאטמו לזעקה, הכריזו הנשים על מצב חירום, והן מרימות למעלה מחאה אמיתית, צודקת, שמגיעה מלב הכאב. מחאה זו רק הולכת ומתרחבת, ומקבלת רוח גבית מהציבור. בסוף השבוע הכריזו הנשים על שביתה המתוכננת למחר, שביתה שקיבלה תאוצה והצטרפו אליה ארגונים רבים ורשויות מקומיות. אני מברכת את הנשים שמובילות את ההתעוררות הציבורית, שארגנו ונלחמו כדי להרים שביתה זו. זהו יום היסטורי, וצומת חשוב מאוד, כך שלראשונה בישראל יוצאות הנשים לשביתה ארצית כקריאת תיגר על אוזלת יד הממשלה במאבק באלימות על רקע מגדרי. כבוד היושב-ראש,

אני לא מבינה, הנשים יושבות, ואני לא רואה שהן עושות שום דבר חריג, ובכל זאת, למה מוציאים אותן?

אני לא מבינה למה מוציאים את הנשים מהיציע. הנשים, שוב, שוב. יושבות וצופות. יש שם סדרנים, הם יודעים בדיוק את תפקידם. טוב, רבותיי, אני יודעת שהם יודעים את תפקידם. אל תהפכו את הכנסת לקרקס. אנחנו הופכים, הן יושבות ואני רואה אותן. הן לא עושות כלום. רבותיי, הן רוצות להניף שלטים. במידה שהן יניפו שלטים, הן יצאו בחוץ. אבל במידה שירימו. הן עוד לא הרימו. מה זה, הן לא הרימו, לא עשו כלום.

הן אורחות שלנו, תראי.

רבותיי, סדרנים, תעשו את התפקיד שלכם גם באולם, חבל. היציע, חבל. כפי שמתחייב מהתקנון, חד וחלק. לא להפעיל כוח.

מה קרה? תראו, רבותיי, רבותיי,

הן עוד לא הרימו. מה זה, הן לא הרימו, לא עשו כלום.

הן אורחות שלנו, תראי. מה הבעיה.

תעשו את התפקיד שלכם גם באולם,

כפי שמתחייב מהתקנון, חד וחלק.

מצהיר על הוועדה הנוספת.

אז אנחנו דורשים אי-אמון בממשלה הזאת שלא לוקחת אחריות. נגמר. נגמר. אתם לא יכולים לבוא ולתקן. אין לכם את הכלים. אין פה שרים אמיצים שלוקחים אחריות, גם בחודש הנורא הזה. לכו הביתה.

אתם לא יכולים להמשיך כך,

כשהחקיקה והאכיפה מחמירות יותר, אפשר היה אחרת. מה שהציבור מבין ועליו יוצא מחר

אני מבינה שאתה נשארת כמשמורת בשם הקואליציה,

יש לנו גם שר, שר הרווחה, שסופג.

אתם במשמרת הזאת. אנחנו שני הרוצחים. אנחנו שני

נראה לי שאם אנחנו עושים פרפרזה על הדברים האלה, ערכו של ראש הממשלה נמוך מתמיד, כי הוא פשוט לא יודע. הוא לא יודע מה הוא עושה, הוא לא יודע מה הממשלה עושה, הוא לא יודע מה המקורבים אליו עושים,

אז אני רוצה להגיד לכם,

ביום חמישי האחרון, הלכתי עם חברי חבר הכנסת עיסאווי פריג' לבקר את משפחתה של יארא איוב בג'ש, זכרה לברכה, שנפלה גם היא קורבן לאלימות, לטרור המגדרי, אלימות נוראית שבה היא נרצחה. ואני רוצה להגיד לך, באמת: אני אישה, אני מתמודדת עם אלימות נגד נשים רוב חיי הבוגרים, אני עמדתי שם, אני לא הצלחתי לדבר. אני עמדתי, אני נחנקתי מדמעות. עמדתי ובכיתי מול האימא, מול הדודות, מול הסבתא. נקרע לי הלב. נקרע הלב, כי אין מה להגיד על נערה בת 16 שנרצחת בגלל אלימות של גברים נגד נשים. אין מה לעשות, זו האלימות הזאת. היא אלימות שקשורה לחינוך, היא אלימות שקשורה לתקציבים שיוענקו לחינוך, לאכיפה של משטרה, לכל כך הרבה מקומות,

אני אפילו לא רוצה להגיד עליה, על הנערה הזאת, אבל באמת, ראינו גם בדרום תל אביב, יש פה מקום להתערבות של כל הרשויות, לעשות יד אחת ולעבוד ביחד, ולכן כל כך חשוב התקצוב של הוועדה הבין-משרדית. כל כך הרבה נשים עלולות להגיע לכותרות הזאת בעיתון של "נרצחה". כל כך הרבה נשים חיות באלימות. דרך אגב, גם אלימות כלכלית, שעל זה אתם בכלל מסרבים לחוקק, אבל בוודאי אלימות פיזית, בוודאי אלימות נפשית. והכאב הזה, הכאב הנורא הזה, שהגדיש את הסאה הוא עכשיו זורם לזעם ציבורי. על כך השביתה מחר, ואני קוראת לכולן ולכולם להצטרף לשביתה ככל יכולתם,

שעתיים, חצי יום, יום שלם, ולהצטרף אלינו בכיכר רבין ב-19:30 בתל אביב, כי הזעקה המשותפת של הציבור כולו חשובה ביותר. אני קוראת לכל הרשויות ולהסתדרות המורים ולהסתדרות הכללית ולעובדי הכנסת ולכולם, אני קוראת לכולם לאפשר להם לשבות בלי לקחת להם יום חופש, בלי שהם יצטרכו לקחת את זה על חשבונם. אל תעמידו אותם בדילמה הזאת. תנו להם לשבות, כי זה נכון לשבות, כי אנחנו רוצים חברה ערכית, אנחנו רוצים חברה שיש לה אמירה. היום זה בנושא הזה, מחר זה בנושא אחר. אנחנו רוצים שלחברה תהיה אמירה. כמה פעמים חסמו לנו את הרחובות, את הכבישים, במחאות כאלה ואחרות, ואנחנו עם כל הקושי של הפקקים אמרנו: הם צודקים, הם צריכים למחות, כי זאת הדרך הדמוקרטית וזאת הדרך לזעוק. והנשים במדינת ישראל חיות בפחד כי היום זו היא ומחר זו מישהי אחרת ומוחרתיים אולי זו אני. וזה פחד שקיים. אני יודעת שגברים לא מבינים את הפחד הזה,

באמת, כשאני צריכה להסביר לגבר למה אני חוששת ללכת לחניון באמצע הלילה או בשעה מאוחרת לבד, או אפילו סתם ללכת בכביש,

אבל מואר פה, למה את חוששת? ונשים שמפחדות בבית שלהן או במקום העבודה שלהן, יש פחד. הפחד הזה, גם החינוך שאנחנו מקבלות, של: אל תצאו לרחוב כי אתן יכולות להיפגע, גולדה מאיר אמרה: שאנסים יישארו בבית, למה שהנשים יפחדו ללכת ברחוב? הן לא אונסות, הם אונסים אותנו. אנחנו חיות בפחד. העובדה שהחברה, הממשלה, מאפשרת שנשים תירצחנה ועוברים לסדר-היום, זה פחד שבסופו של דבר אנחנו מעבירות לילדות שלנו שהחיים שלהן לא חשובים באותה מידה כמו של האחים שלהן, כמו של החברים שלהן,

ועדת החקירה שנפלה פה, איזו קטנוניות, איזו פוליטיקה קטנה: בסדר, אתם נגד ועדות חקירה. הלכנו ליושב-ראש הכנסת, ישבנו איתו, הוא אפילו לא טרח להחזיר לנו תשובה. הוא קרא לנו, אמר: מה אתן רוצות? אמרנו לו, בידיים באמת נקיות, בוא תקים ועדה של מישהי מהקואליציה ומישהי מהאופוזיציה ביחד, כדי שבאמת נעזור. היו פה ועדות בכנסת,

שעזרו לקדם נושאים. ככה יצאנו,

מהרשימה השחורה בארצות הברית בנושא סחר בנשים, בזכות ועדת חקירה.

אנחנו לא רוצים שזה יהיה אופוזיציה קואליציה, בדיוק התמונה שהם עכשיו ייצרו פה במליאה, הם ייצרו את התמונה הזאת, לא אנחנו. אנחנו באנו ואמרנו: בוא נקים את זה ביחד. אנחנו מוותרות על האגו, על זה שאנחנו הבאנו את זה. עשינו סיבוב בתקשורת.

שתיקח את זה מישהי מהקואליציה, בואו נרים את זה ביחד. מה התשובה שלהם? זאת התשובה שלהם: כיסאות ריקות. ואם אתם לא הייתם צריכים להיות פה במשמרת, גם אתם לא הייתם פה, כיסאות ריקים, סליחה על הטעות. כיסאות ריקים. אדרבה, כיסאות ריקות. אדרבה, כיסאות ריקות. כיסאות של נשים. כיסאות נשים, כיסאות ריקות. לא, והטענה שלי היא לא רק לנשים בקואליציה. זה לא מאבק של נשים בלבד. זה בלהט הנאום.

זה מאבק של נשים וגברים ושל החברה הישראלית כולה, כי כולנו חיים ביחד וכולנו צריכים לחיות בביטחון ולא לפחד מהחיים, מהחיים עצמם, כמו שאומר ראש הממשלה. אז ראש הממשלה שלנו עסוק בהשמצת המשטרה ובלחפור מנהרות תחת אמון הציבור במשטרה,

שיחזק אותה ויתקצב אותה כדי שהיא תעזור להילחם באלימות בכלל ובוודאי באלימות נגד נשים, ושרת המשפטים חופרת מנהרות תחת מערכת המשפט מהיום שהיא מונתה לתפקיד. אלה, והפגיעה שלהם בחוק, באכיפת החוק ובשומרי הסף, כל אלה מביאים אותנו למצב של הפקרות, הפקרות הולכת וגוברת בביטחון האישי של ישראלים וישראליות במדינת ישראל. אז אני רוצה שוב לחזק את הנשים שכאן, את הנשים שיזמו את המחאה ואת השביתה מחר. אנחנו כולנו נהיה ביחד איתכן, כי באנו את החושך של הממשלה הזאת לגרש גם בהצבעת האי-אמון עכשיו וגם,

בשביתה מחר, ובמחאה, כי אנחנו בחנוכה ואנחנו רוצים לגרש את החושך. והאור הוא אור של שוויון, של חירות וצדק, שנראה שהם הולכים ונעלמים יותר ויותר מהעשייה הפוליטית שלנו פה ומהחברה הישראלית. אז שוב איתכן, נשים אמיצות שיושבות ביציע, אני מתנצלת בשם הבית הזה על האלימות כלפיכן. אם הייתן באות עם קעקוע לא היו יכולים לעשות לכן שום דבר, אבל באתן וכתבתן את זה בטוש,

אז תודה לכן שהבאתן יותר אור למשכן,

ועכשיו התפקיד שלנו כולנו הוא להקרין את האור הזה בחזרה אליכן, בחזרה אל החברה בישראל, לנשים בישראל. זמן חירום, די לאלימות.

תודה לחברת הכנסת מיכל רוזין. ישיב במשולב על כל הצעות האי-אמון שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת השר חיים כץ. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא רוצה להתייחס לכל הדברים שנאמרו פה, חלק מאלה שדיברו פה לא האמינו למה שהן אומרות, כי אני מתאר לעצמי שגם הן מבינות שמה שהן אומרות לא כל כך מדויק, ואני מדבר בצנעה. דרך אגב, לא הקימו ועדה חדשה. ראש הממשלה החליף את גלעד ארדן, חברות הכנסת. סדרנים, תעשו סדר שם. תן, תן להן עכשיו, זאת החגיגה שלהן. עם כל הכבוד, מליאת הכנסת זה לא איזה קרקס. חברות הכנסת, אני יכול לא להשיב וללכת? אתה יכול לא להשיב. אני לא קובע. מאחר שלא מעניינת אותן תשובת הממשלה כי הן באו רק למחות ולא באו להשיב, אז תודה רבה. תודה. אם כן, תודה.

חברות הכנסת, סדרנים, גם בורח מהתשובה? גבירותיי חברות הכנסת. הוא לא שמע אותנו. השר בורח מהתשובה, מה קרה? כל כך עניינה אותך התשובה, כולך היית בהאזנה. גם אנחנו כשדיברנו השר לא ישב והקשיב. תודה רבה, שבו במקומותיכם. אם אתם רוצים להתנהל בצורה הזאת, חבר הכנסת עיסאווי פריג', אתה סגן יושב-ראש הכנסת, בוא תשב במקומי פה ותתנהל בצורה הזאת. אתם חושבים שאפשר להתנהל בצורה כזאת? עם כל הכבוד. גם אנחנו, כשדיברנו השר לא הקשיב. אני עובר להצעת האי-אמון הבאה: פגיעה קשה בביטחונם של אזרחי ישראל בשל מדיניות כושלת של הממשלה והעברה צפויה של דמי חנוכה לחמאס בסך 15 מיליון דולר בתחילת חודש דצמבר. הצעת האי-אמון של סיעת ישראל ביתנו. ינמק את ההצעה חבר הכנסת עודד פורר. מה הכותרת, דמי חנוכה? כנראה זה דמי חנוכה, זה מה שכתוב. מי השר המשיב, יריב לוין? נא לדאוג שהשר יריב לוין ייכנס למליאה. יש שר. חיים כץ פה, אתה יכול להתחיל, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הייתי שמח שגם נציג הממשלה יקשיב לי. אדוני השר, אפילו שאתה לא אמור להיות השר המשיב, ככל הנראה לזה דנו אותך בממשלה, אתה לפחות תהיה השר המקשיב. אני אבוא ואקשיב לך.

אם אתה לא השר המשיב, לפחות תהיה השר המקשיב. חברות הכנסת, אני קורא אתכן, חברות הכנסת תמר זנדברג, ציפי לבני, מרב מיכאלי, יעל גרמן, עאידה תומא סלימאן, אני קורא אתכן לסדר פעם ראשונה, קורא אתכן לסדר פעם שנייה. אתן לא תפסיקו, אני מוציא אתכן החוצה. יש גבול להצגה. תוציא את חברות הכנסת בדיון על רצח נשים,

תקשיבי, עם כל הכבוד לך, זאת לא הצגה פה.

דיון על רצח נשים כשהקואליציה לא פה. תוציאו את תמר זנדברג בחוץ. (חברת הכנסת תמר זנדברג יוצאת מאולם המליאה.) תודה, אדוני. רק אני אשמח אם תחזיר לי את הזמן שהם גזלו פה, אבל אני שמח שיש לי לפחות שר מקשיב. אני חייב לומר לך,

אני עומד כאן במליאה עכשיו להציג את הצעת האי-אמון הזו נבוך. נבוך ומבולבל. למה אני מבולבל? אני מבולבל כי מצד אחד הקולות שלכם רועמים ומדברים נגד הטרור, ומדברים על החמאס, ומעבירים מסרים שלכאורה אני אמור להתחבר אליהם. הרי בסוף גדלנו, אפשר לומר, על אותה קרקע, באותו מקום. אבל המעשים, אדוני השר, המעשים של הממשלה במקרה הזה הפוכים לגמרי. והבוקר,

אני שמח שאתה אומר "במקרה הזה", כי יש דברים שעושים טוב. כשעושים טוב אני הראשון שיגיד שעושים טוב.

ועד לא מזמן גם ישבנו שותפים איתכם, כתף אל כתף. אבל הבוקר, כשאני פותח את עיתון ידיעות אחרונות נדחקה לשוליים,

אני מגיע גם לעמודים האלה, לעמוד 23, ידיעה של אלכס פישמן על כך שהשבוע צפוי להגיע משלוח נוסף של 15 מיליון דולר מהקטארים לחמאס בחסות ממשלת ישראל.

שאתם מתוחכמים עד כדי כך, ושכל כותרות העיתונים שמילאו היום את העמודים הראשיים היו רק ספין כדי לדחוק את הכותרת הזו לעמ' 23, אבל אני רוצה להתייחס דווקא לידיעה הזו,

כי אני חושב שאם יש סיבה שבגללה באמת אתה וחבריך השרים צריכים לעזוב את הממשלה הזו, זה בדיוק מה שהיה כתוב שם בצד בעמ' 23. ראוי לצטט מכותרת המשנה של אותה ידיעה, אדוני השר, שתיכנס לפרוטוקול כאן,

כדי שידעו. כתוב כך בכותרת המשנה: "בפעם האחרונה שהועברו מזוודות כסף קטארי לתשלום משכורות ברצועה זה הסתיים באירוע ביטחוני חריף וב-500 רקטות על תושבי הדרום,

כתגובה,

יאפשרו "משלוח נוסף של 15 מיליון דולר קטארי, שצפוי להגיע לעזה עוד השבוע". סוף ציטוט. ממש דמי חנוכה. והיכולת שלכם,

שלך ושל חבריך,

בסופו של דבר, כמו שאמרתי, מאותה קרקע צמחנו, זאת אותה הידבקות לכיסאות, במקרה הזה נוכח מדיניות ביטחונית עקומה שהממשלה מובילה כעת, היכולת הזו באמת מרשימה. אני רוצה לשאול אותך: תאמין לי, כשאתה קם בבוקר ולפני שאתה מתארגן, אתה מסתכל בראי, אתה מצחצח שיניים, ואתה אומר לעצמך:

אני באמת חי בשלום עם זה שאני יושב בממשלה שמשלמת פרוטקשן לחמאס? אתה באמת, את כל הקריירה הציבורית שלך, המפוארת, והמאמצים שהשקעת להגיע להיות שר בממשלה, בחזית העשייה הציבורית, בסוף בסוף בסוף זה בשביל להיות חתום על זה שהממשלה הזו משלמת, לא 15 מיליון דולר, אדוני, 60 מיליון דולר. השבוע מה שיעבור זה רק התשלום השני. 160. הגדילו עכשיו. 90. 90, סליחה. פשוט קראתי שרצו להגדיל ל-160. כבר מתבלבלים המספרים. אבל זה בסך הכול התשלום השני, אדוני. והרי אתה לא תחלוק על מה שאני אגיד עכשיו, אם אני אומר שעזה היא ישות טרוריסטית, לא תעמוד פה ותגיד לי: אתה טועה. ואם אני אגיד שהרצועה הפכה למדינת טרור, לא תגיד לי שאני טועה. אני בטוח שגם השר לוין לא יגיד לי שאני טועה כשאני אומר שהרצועה הפכה להיות מדינת טרור. ואתה גם תסכים איתי שצריך להילחם בטרור. ואני החלטתי, אדוני, חבל שאתה לא תשמע עד הסוף, אבל ימשיך השר לוין, כי אני החלטתי,

החלטתי לבדוק איך נלחמים בטרור, מה עושים כדי להילחם בטרור.

אני אגש ואני אחפש ספרות מקצועית בנושא. ומצאתי ספר,

שהסנטור אדוארד קנדי אמר עליו שכל מי שרוצה לקיים דיון מושכל בטרור חייב לקרוא אותו והסנטור רוברט דול אמר עליו שהספר נותן מפה ומצפן להבנת עקרונות המאבק בטרור. אז בדקתי את המצפן ולאן הוא מכוון אותנו, אדוני, ומצאתי פרק בספר הזה שמציין מה צריך לעשות כדי להילחם בטרור. והסעיף השני אומר: הטלת עיצומים דיפלומטיים, כלכליים וצבאיים על מדינות הטרור עצמן, דוגמת עזה. עצם העובדה שמדינת טרור יודעת שהיא חושפת את עצמה לאפשרות של מעשי גמול משפילים וכואבים, די בה כדי לצנן את התלהבותם של רודנים שמשתעשעים במחשבה לנהל מתקפת טרור. עוד מוסיף הכותב, בהתייחסו לסוריה, אדוני, כי הניסיון לשחד,

את סוריה להימנע מתמיכה בטרור תמורת סיוע אמריקני הוא ההפך הגמור מן הדרוש. שיחודה של סוריה יביא במקרה הטוב להפסקה טקטית בטרור מתוך כוונה לסחוט ויתורים, ובמקרה הזה חוזר הטרור באופן בלתי נמנע לקדמותו. ברגע שהסחטן מעכל שהוויתורים מגיעים, ומפסיקים, נראה לו שהגיעה העת לסיבוב הבא. ואת הדברים הללו,

בוודאי שיערת, כותב מי שעומד היום בראשות ממשלה שלפני חודש שיחדה את החמאס ב-15 מיליון דולר ותשחד שוב השבוע את החמאס ב-15 מיליון דולר נוספים, שהיא תאפשר לקטארים להעביר לו. עוד מרחיב ראש הממשלה נתניהו, בספרו "מלחמה בטרור", על העובדה מדוע אין לאשר העברה של שוחד לארגונים. אני יודע שהעקרונות האלה, לשניכם, גם לך השר לוין וגם לך השר כץ,

הממשלה הזו הלכה כברת דרך ארוכה מאז שחרתֶּם מדיניות של מלחמה, מאז שסרטטתם מדיניות של מלחמה בטרור, והצלחתם לבצע תמרונים רחבים מאוד כדי להפוך את האג'נדה הזאת לאג'נדה של כניעה לטרור. אותו אחד שכתב את הדברים האלה כמצפן להבנת עקרונות המאבק בטרור אומר רק בחודש שעבר, ב-11 בנובמבר, לאחר שהוא העביר תשלום פרוטקשן לארגון טרור הוא אומר כי ברגע הזה זה הצעד הנכון. ומייד אחר כך הוא מקבל תמורה של 500 רקטות לעבר דרום הארץ, שנענות גם הן בתגובה רפה ומגומגמת תוך ריצה להפסקת אש. חבריי, על השבוע הזה בלבד הממשלה הזו ראויה לאבד את האמון לא רק של הכנסת אלא של הציבור כולו, על השבוע שבו אתם עושים הפוך מכל מה שאתם מאמינים בו רק כדי להישאר צמודים קרוב קרוב לכיסאות שלכם, גם במחיר של פגיעה בביטחון ישראל. וידוע לכם היטב שעיני כל העולם נשואות אלינו, בוחנות אותנו, כיצד אנחנו נוהגים מול הטרור האכזרי הזה, ובעיקר בוחנות אותנו עיני האויבים הנוספים שמסביבנו. ואין חולק על כך שהחמאס הוא החלש שבאויבים שלנו. אין ספק שעימות רחב בצפון מחייב תשומות וכוחות אחרים. ודווקא בגלל זה, כשרואים האויבים שלנו שאנחנו נכנעים לארגון קטן, חלש ומוחלש, אנחנו רק מקרבים את העימות הבא, ונעשה אותו מול ארגונים חזקים בהרבה, שמסכנים את הביטחון הלאומי שלנו. התפיסה שאתם באמת מאמינים בה היא הרי תפיסה של מכה ניצחת לטרור; מכה שלא תביא רק לריסוק ארגון הטרור הספציפי הזה שמתנגד לנו אלא תוביל את שכנינו לחשוב פעמיים אם לצאת לאיזושהי מתקפה נגדנו. אבל בפועל, אדוני, נחשפנו לכך שאתם מ-פ-ח-דים. 500 הרקטות שנורות לדרום הארץ היו צריכות להוביל אתכם לסגירת הטלפונים ל-48 שעות כדי ששום מנהיג בין-לאומי לא יוכל לאתר אתכם, וב-48 שעות האלה עזה הייתה צריכה לקבל דם, אש ותמרות עשן, שאחריהן לא רק העזתים והחמאס לא היו מעיזים להתעסק איתנו אלא אף ארגון אחר לא היה מעז להתעסק איתנו. אבל במקום זה רצתם אחוזי אמוק לעבר הפסקת אש מבישה, והשבוע אתם תמשיכו את הביזיון הזה כשתעבירו לארגון הזה דמי חנוכה, ותלוו את זה במילים רמות של עוצמה, של נחישות,

רק כדי להסוות את המבט המושפל שלכם אל מול ארגון טרור שהצליח לבייש אותנו,

את אזרחי ישראל, רק בגלל שנראה שבחרתם בשררה.

חבריי השרים, זה טוב להיות שר, אמר את זה גם ראש הממשלה לשעבר שרון. זה מעניין, זה מאתגר, יש בזה גם לא מעט כבוד. אבל להיות שר בממשלה כנועה, חבריי, אולי זה נוח בישבן אבל זה רע בלב. אין בזה שום כבוד גם כשפורסים לכם שטיחים אדומים בביקוריכם, זה מביש. ואני לא יודע איך אתם יכולים לפגוש את אזרחי ישראל בכל הארץ, ובוודאי בדרומה, בלי להתבייש. כי בזמן שאתם מתרצים שאתם דואגים לביטחון אתם דואגים רק לעצמכם. אני אסיים, ברשותך, עוד דקה, אדוני, בפרשת השבוע. תיתן לי פרשת שבוע, נכון? גם פרשת השבוע, את זה אני מכיר.

חבל, כדאי שתשמע גם. גם פרשת השבוע מזכירה מקרה דומה לעניין זה, אדוני. בפרשה שמדברת על מכירת יוסף מוזכר ראובן כמי שעשה מעשה הצלה, הציל את יוסף ממוות. כתוב: "וישמע ראובן ויצִלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש. ויאמר אלֵהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אֹתו אל הבור". מפרש רש"י שרוח הקודש מעידה שראובן לא אמר זאת אלא כדי להציל את עצמו, "שיבוא הוא ויעלנו משם. אמר: אני בכור וגדול שבכולן, לא ייתלה הסירחון אלא בי". הוא פחד שבסוף הוא יהיה זה שנאשם בעניין. ולראיה, גם בהמשך אומר הכתוב, אחרי שראובן שב אל הבור ולא מוצא את הילד, הוא לא מבכה על הילד,

"הילד איננו ואני אנה אני בא". מבאר אור החיים,

שהתנגדותו של ראובן להריגת יוסף הייתה מפני שחשש לגורלו עצמו, ולא מפני חשש לגורלו של יוסף או לשלום אביו. ואני שואל אותך, אדוני השר, תודה, אדוני.

מעבירים כסף לארגון טרור, כי אתם חוששים לגורלכם ולא לגורל אזרחי ישראל,

תודה. ולכן צריך לתמוך בהצעת האי-אמון הזו.

תודה לחבר הכנסת עודד פורר. ישיב השר יריב לוין להצעת האי-אמון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת,

אני באמת מתפעל, חבר הכנסת פורר, מהמועד שקצבת, 48 שעות ועזה תהיה כולה אש ותמרות עשן,

היה נשמע לי מוכר מאיפשהו, 48 השעות, לא יודע למה. האם יכול להיות שמסתובב בקרבנו, ככה פה, באזור, מישהו שלפני 48 שעות שהיו לפני שנתיים וחצי כבר לא היה צריך להיות בין החיים, או שזה רק נדמה לי, חבר הכנסת פורר? שמע, זה כל כך לא רציני, אבל אני אגיד לך דבר אחד: אין פרס גדול יותר שקיבל ארגון טרור, אני חושב שבעולם, בטח ובטח לא החמאס, מאשר הפרס שנתן לו שר הביטחון היוצא אביגדור ליברמן כאשר התפטר מתפקידו, ובעצם בא ואמר: החמאס ניצח אותי כשר ביטחון, אני לא מסוגל להשלים את המשימה שנטלתי על עצמי ואני באמצע המערכה קם ועוזב את התפקיד.

אני חושב, חבר הכנסת פורר, אתה באמת מאמין שבזה, הם חגגו, תאמין

בזה תמו המערכות?

אני יודע שהדברים לא נעימים. אתם נתתם את הכסף ואתם מחפשים את האשמה, כן? תקשיבו לשר, תקשיבו. תראה את הכשל הלוגי העמוק שיש בדברים שלך. הרי יש פה אחד משניים: אם באמת הסתיימה המערכה, כמו שאמרת כרגע, אז נדמה לי שאף אחד לא מבין מדוע פרשתם מהממשלה. הרי אף אחד לא רוצה שחיילי צה"ל ייכנסו פנימה לתוך עזה, או שאנחנו נסכן את אנשינו או נוציא את כל העלויות שכרוכות במלחמה. השבוע העבירו 15 מיליון דולר לחמאס. עודד, אפילו בדברי תורה לא הפרענו לך. הרי, חבר הכנסת פורר, אם באמת הסתיימה המערכה והושג שקט, אז ודאי וודאי שלא הייתה שום סיבה לפרוש מהממשלה, והמדיניות הצליחה. לעומת זאת, אם עדיין לא הסתיימה המערכה, והשקט לא הושג ואתה צודק בטענה שלך, אם הבנתי אותה נכון, שאנחנו צריכים להגיב בכוח כי אחרת המערכה תמשיך, אז שר הביטחון עזב באמצע המערכה. אין שום דרך אחרת לרבע את הדבר הזה. ולכן אני חושב, חבר הכנסת פורר, שלא מאוחר לעשות שיקול שני, אתה יודע. אם תבקשו להיכנס לממשלה, אני לא בטוח שאנחנו לא נסכים לקבל אתכם בחזרה. תסכים לבטל את ההסכם של 15 מיליון דולר, בוא נקיים את המשא ומתן עכשיו. אז תעשו שיקול שני, כי אני יכול להגיד לך, ובזה אני אסיים, אני יכול להגיד לך דבר אחד: כשבוחרי ימין מצביעים למה שאמור להיות מפלגת ימין, הם לא מצפים לראות אותה יושבת באופוזיציה עם הרשימה המשותפת ומגישה ביחד איתה הצעות אי-אמון בממשלה הימנית. לא בשביל זה הם בחרו בימין. ולכן אני אומר לכם שהציבור רואה את מה שאתם עושים, רואה את המהלך שעשיתם, רואה לצד מי אתם יושבים, רואה באיזו ממשלה אתם מגישים אי-אמון. ואני אומר לכם שהציבור לא טיפש, ומי שרוצה ימין יצביע ימין, לא יצביע למי שלוקח קולות של ימין ומנסה להפיל ממשלת ימין. תעשה הסכם עם חמאס, 15 מיליון דולר בחודש. אני חושב שאין שום מקום להצעת האי-אמון הזאת, וגם אין מקום בכלל להגיש הצעות אי-אמון בחג. גם זה דבר שבעיניי הוא לא ראוי ולא נכון. ובכלל, אני רוצה לומר לחבריי באופוזיציה, כללי המשחק בבית הזה נועדו קודם כול לשמור על הזכויות של האופוזיציה. הרי הקואליציה באופן עקרוני יכולה ברוב לעשות כמעט כל דבר, ואני בוודאי ידוע כאחד שמקפיד על הכללים האלה, ואני יכול לומר לכם שהדרך שבה אתם נוהגים גם לא משיגה שום דבר בסוף, גם לא מכבדת את הכנסת וגם לא טובה ולא נכונה, כי כששוברים את כללי המשחק מצד אחד הם נשברים גם מהצד השני, ובסוף בסוף, וזה שאף אחד מהקואליציה לא

ואני חושב שזה לא מצב נכון ולא טוב. ואני מציע לכם לעשות שיקול שני לגבי כל המדיניות והדרך שאתם נוהגים בה.

אנחנו מרשים לכם גם לעשות שינוי ולכבד את הכנסת. תודה לשר יריב לוין. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה, סליחה, סליחה, סליחה, לדיון בהצעות האי-אמון. אנחנו מתחילים. מסיעת המחנה הציוני, הראשון, חבר הכנסת יוסי יונה, ואחריו מהרשימה המשותפת,

בל"ד, ניבין אבו רחמון תהיה השנייה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, שלוש דקות לכל דובר. אדוני, כנסת נכבדה, השר לוין, לממשלה הזו אין הצדקה להמשיך ולהתקיים ולו יום אחד בלבד. עננה שחורה וכבדה מתנוססת זה מכבר מעל הממשלה ומעל חלק משריה, עננה כבדה של שחיתות. בוודאי שעומדת גם לראש הממשלה וגם לשרים חזקת החפות והוא זכאי עד שלא נמצא אשם, ובכל זאת אנחנו רואים שהולכים ונערמים מעל ראשם של נבחרי ציבור רבים חשדות מאוד מאוד כבדים. אני רוצה לצטט מדברים שאמר סנטור אמריקני, שזה מאוד מאוד רלוונטי, אדוני היושב-ראש, למציאות שבה אנו חיים כיום. וכך הוא כתב, סנטור ממדינת ניו ג'רזי, קורי בוקר.

אם מתבוננים בתרבויות האנושיות המפוארות מהאימפריה הרומית עד לברית המועצות, אנחנו רואים שרובן לא נפלו בגלל איום חיצוני אלא בגלל חולשה פנימית, שחיתות, או בגלל כישלונן לעמוד מאחורי הערכים והאידיאלים שעליהם הן הצהירו. ואני חושב, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שאנחנו אכן חיים בעידן שבו אנחנו רואים כיצד השחיתות הולכת ומכרסמת. הולכת ומכרסמת במוסדות השלטון, הולכת ופוגעת במוסדות השלטון, והדבר הנורא ביותר, אדוני היושב-ראש, שהממשלה הזאת, במקום לחכות לתום החקירות, במקום לחכות לתהליכים המשפטיים, היא פועלת יום-יום, שעה-שעה, לפגוע בלגיטימציה של מוסדות המדינה, של המשטרה, של הפרקליטות. אני חייב לשתף אותך, אדוני היושב-ראש, בחוויה שלי מהבוקר. בא טכנאי לתקן אצלי משהו בבית, ואמר לי: תגיד, אם זה המצב, גם לי יש לגיטימציה לגנוב. כולם יכולים לגנוב היום. אין דין ואין דיין. אין דין ואין דיין. זה המסר שעובר לציבור, אדוני היושב-ראש. זה המסר שעובר לאזרחים. כמישהו שבא מהעולם של פילוסופיה והיסטוריה ולימודים, בלימודי תרבות אני זוכר שקראתי את הנאום של הסנטור הרומי הידוע קיקרו, את המילים שהוא כתב באחד מנאומיו נגד סנטור בשם קטלינה.

אני מסיים, הואשם בשחיתויות רבות ומעולם לא הצליחו להוכיח את אשמתו. הוא כתב באחד מנאומיו, אמר באחד מנאומיו: o tempora o mores, כיצד הגענו לזמנים האלה? איפה המוסר, ואיפה הזמנים, כשאנחנו יכולים לחיות במציאות שבה השחיתות כל כך פושה. והנורא מכול, אדוני היושב-ראש: הלגיטימציה הציבורית שיש לה, וזאת בעזרתם של נבחרי הציבור. תודה לך, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. תעלה חברת הכנסת ניבין אבו רחמון, ואחריה, חבר הכנסת יאיר לפיד. חברת הכנסת ניבין אבו רחמון, שלוש דקות לרשותך. תודה. כבוד יושב-ראש הישיבה, חברות וחברי הכנסת, אני עומדת פה היום כאישה, וצרחות הנשים שנרצחו מהדהדות בראשי. אני עומדת פה היום כאישה, ורגליהן המשקשקות של הנשים המתחבאות מתוקפיהן מרעידות את ליבי. אני עומדת פה וקולי מתחבר לקריאות הנשים שהפגינו בג'יש, בחיפה, בטמרה, בנצרת, בעכו, ביפו או בכל רחבי הארץ, ולכעס הנשים השובתות מחר, המסרבות לשתוק על רצח הנשים והנערות.

מרימות דגל אדום. אנו מכריזות שוב על מצב חירום. שנים אנו צועקות: די לרצח נשים. (אומרת בערבית: די לרצח נשים.) זהו דגל אדום, אדום כצבע הדם של הנשים שהפקרתם, שרי הממשלה, שאין לנו אמון בה, כצבע הדם של הנשים, שידעתם שהולכות לאבד את חייהן אבל לא עשיתם כלום, כצבע הדם של הנשים שקברנו מתחת לאדמה, אבל רוצחיהן עדיין מסתובבים חופשי. זהו דגל אדום המונף בסערת הכעס שלנו. רצח נשים הוא התוצאה הטבעית של האלימות החברתית, הכלכלית והפוליטית נגדנו, התוצאה הטבעית של העוני, של ההדרה, של האפליה בשכר, של ההטרדות, של השוביניזם, של הכיבוש ושל הזלזול המתמשך בחייהן ובזכויותיהן של נשים, במיוחד של נשים ערביות פלסטיניות. ישבתם כאן, חברות וחברי הקואליציה, והצבעתם נגד הקמת ועדת החקירה הפרלמנטרית לרצח נשים. מעשה זה מעודד אלימות נגד נשים. יש להקים ועדה זו באופן מיידי, בלי שום תירוצים. יש לממן מייד את כל התוכניות הנדרשות למיגור האלימות נגד נשים, בלי תירוצים. תפקידה של כל מדינה הוא לעקור את האלימות נגד נשים משורשיה, דרך חינוך, חקיקה, מדיניות כלכלית, אכיפת החוק. הממשלה לא ממלאת את תפקידה. לבנות ולבני עמי אני אומרת: (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: לבנות ולבני עמי אני אומרת: אנו מטילים את האשמה על המשטרה ועל הממשלה, שלא ממלאות את תפקידן בעצירת דם הנשים הנשפך ביישובים שלנו. הפושעים חופשיים, והתלונות נשארות הודעות בלבד ואינן נלקחות ברצינות כדי להגן על הנשים. הנשק נפוץ ומאיים על ביטחוננו ושלומנו. כל זה הוא תוצאה של החלטה פוליטית. 11 נשים ערביות נהרגו מתחילת שנת 2018. יצאנו בימים האחרונים אל הרחובות, נשים וגברים, נערים ונערות,

תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת שבמקום לנאום הייתי צריך פשוט להקרין פה על מסך ענק את הנאום של נתניהו מאתמול, כדי שכל הכנסת תראה את הפחד, את אובדן שיקול הדעת, את הרגע הזה שראש הממשלה מתפרק לנגד עינינו. ראש ממשלה לא יכול לדבר ככה. יש בכל זאת כללי משחק, יש אחריות לאומית, יש צורך להגן על המדינה, על מוסדות הדמוקרטיה, במקום לתקוף אותה. במקום ראש ממשלה, יש לנו היום מכונה של הכפשות: אל תאמינו למשטרה, אל תאמינו לבית המשפט, אל תאמינו לתקשורת, אל תאמינו לאופוזיציה, אל תאמינו למפקדי צה"ל. ועם טקסטים שאין אדם שעשה גוגל בימיו ולא יודע שהם לא נכונים, מנסים להפיל ממשלת ימין?

רוני אלשיך מקריית ארבע? מנדלבליט, שאבא שלו היה פעיל בליכוד מהחנות שלו בשוק בצלאל בתל אביב? מרים נאור, שבגין והרב קוק היו שני הסנדקים של הילדים שלה? ליברמן ובנט, שהם עכשיו השמאלנים החדשים, הם אלה שמנסים להפיל ממשלת ימין. אמר אתמול ראש הממשלה שלמפכ"ל הבא תהיה עבודת שיקום גדולה, לא נכון, לראש הממשלה הבא תהיה עבודת שיקום גדולה. הוא יצטרך לשקם את הממלכתיות, הוא יצטרך לשקם את האחדות, הוא יצטרך לשקם את השיח הישראלי, הוא יצטרך לשקם את הרעיון הזה שיש לנו מטרות משותפות. וראש הממשלה הבא, לנשים ביציע אני רוצה לומר, יצטרך גם לא להתעסק כל היום בבעיות הפליליות שלו אלא לטפל באלימות נגד נשים, בעובדה שנשים לא מרגישות מוגנות לא ברחוב ולא בביתן, בעובדה שלנשים מגיעה ממשלה שאכפת לה מהן, מגורלן ומחייהן.

תודה לחבר הכנסת יאיר לפיד. יעלה חבר הכנסת חמד עמאר, ואחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אם הוא לא יהיה נוכח, עיסאווי פריג'. שלוש דקות לרשותך,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני שאני אתחיל לדבר, אני לא רואה שר. אה, נמצא. יריב נמצא כאן, השר יריב לוין.

אתה יודע מה, אדוני היושב-ראש? נאומי יום שלישי, נאומי דקה, הם חשובים מאוד. חברי הכנסת, ביום שלישי דיברתי על זה שאין חלקות ולא מחלקים חלקות לחיילים משוחררים בשפרעם, לעומת זה שהחלקות מוכנות כבר יותר משלוש שנים. שר האוצר שמע אותי. למוחרת הוא מכנס את הפעילים שלו בשפרעם, מביא אותם למשרד האוצר ומוציא סרטון שהוא מחלק 186 חלקות לחיילים משוחררים בשפרעם. בנוסף לזה, כבוד חבר הכנסת לפיד, בנוסף לזה, הוא אומר: אני נותן לכם מענק של 270,000 שקל. אני בהלם. יום לפני זה אני מדבר איתם. אז אני רוצה לתקן את השר. אולי הטעו אותו, אולי הוא לא יודע. קודם כול, ה-90% זה משא ומתן שאנחנו ניהלנו, שנינו ביחד, מהממשלה הקודמת, וזה לא 270,000 שקל, השר. השר כחלון, זה 300,000 שקל. עד 300,000 שקל, לא 270,000 שקל. ולא אתה נותן, זה הסכם שהיה עם השר לפיד כשהיה שר האוצר, שהלכנו ונתנו לחיילים משוחררים, 90% דרוזים. השר, אל תשכח, אני הלכתי לבית משפט כי הממשלה החליטה לתת את ה-90% רק ליישובים הדרוזיים, ולפי הגדרה של החלטת ממשלה. אני הלכתי לבית משפט וזכיתי בבית המשפט כי בהסכם שעשינו היה כתוב: כל חייל מבני המיעוטים, ולא הגדרנו יישובים. בית המשפט, בהסכמה של משרד השיכון, הסכים לתת לשפרעם גם 90% לשחק פוליטיקה זולה על חשבון חיילים משוחררים. ואני אתקן עוד את השר: אין 186 חלקות בשפרעם לחלוקה עכשיו. יש בסך הכול 47 חלקות שיצאו למכרז. נותנים לך נתונים, תוודא שנותנים לך נתונים מדויקים, שלא יעשו ממך צחוק. אתה יוצא בסרטון, לא משחקים פוליטיקה זולה על חשבון חיילים משוחררים, כשכבר יותר משלוש שנים החלקות מוכנות וצריכים לחלק אותן. עכשיו יש בחירות בדרך. רוצים לשחק פוליטיקה זולה? לא על חשבון אנשים. כל שפרעם עכשיו מדברת על 270,000 שקל מענק, אז הבהרתי להם: אין 270,000 שקל מענק, יש עד 300,000 שקל מעלות הפיתוח. ורק דבר נוסף, אדוני היושב-ראש. רק לפני שבועיים, בשאילתה שהפניתי כאן לשר האוצר משה כחלון, אני מקבל תשובה מסגן השר שמשרד השיכון עדיין לא העביר את עלויות הפיתוח, עדיין לא העביר מדידות, לכן אין מכרז עכשיו. אני מאתגר אותך, השר, אני אודה לך מאוד כאן, ואני אעלה ואודה לך. אתה אמרת: החודש יחולקו חלקות לחיילים משוחררים. אני נותן לך את חודש ינואר. תחלק בחודש ינואר, וגם כן אני אודה לך, כי עדיין אין מחירים, עדיין אין מדידות, עדיין אין חוברת. לכן, לא תהיה חלוקה לפני חודש מרס, אם תהיה חלוקה.

תודה לחבר הכנסת חמד עמאר. יעלה עיסאווי פריג', ואחריו, אורלי לוי אבקסיס. אם לא תהיה, ואם השר לא ירצה לסכם את הדיון,

שלוש דקות, לרשותך, אדוני חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אדוני היושב-ראש, אני מאוד מצטער שאנחנו גורמים לך כחבר קואליציה להישאר באולם מכוח התפקיד. דווקא אני נהנה מהמציאות הזאת. כי אני, מה שאני רואה, אנחנו אילצנו אותך להישאר. היושב-ראש היה צריך לתת אולי למישהו מהאופוזיציה, כדי שתהיה תמונה אופוזיציונית מושלמת. אדוני היושב-ראש, על פי החישוב, כל 17 יום נרצחת אישה במדינת ישראל. נכון לעכשיו, נרצחו 24 נשים במדינת ישראל. זה לא נקרא מחדל. אם זה לא מחדל, אז מה זה מחדל? אני רוצה להקריא הודעת אבל שנתנה לי בחורה בכניסה, אמרה לי: עיסאווי, אני מבקשת שתקריא את זה. אני אומר: בצער רב וביגון קודר אנחנו מודיעות על מותה של בתנו, אחותנו, סבתנו, דודתנו וחברתנו היקרה יארא איוב. גופתה נמצאה בפח אשפה. ההלוויה תתקיים בכל יום עד שמדינת ישראל תיקח אחריות ותעצור את האלימות כלפי נשים. כל הרציחות האלה, איך אמר ראש הממשלה? משעממים אותו. זה משעמם אותו, לא מעניין אותו. מה מעניין אותו? מעניין אותו ההמלצות לכתב אישום, מעניין אותו תזמון הוצאת ההמלצות. שמענו אתמול את הנאום שלו לגבי התזמון, שהיה ביום האחרון. ואני שוב, אדוני, רוצה לצטט סטטוס, של חבר בשם דניאל הרוש,

תראה איזה סטטוס שהדפסתי, אני רוצה להקריא את זה.

מסופר על ילד שחזר בסיום שנת הלימודים לביתו ותעודה בידיו. כשאביו הביט בו, נראה כי גוון פניו הולך ומחוויר. מתמטיקה,

אנגלית, נכשל, תנ"ך, נכשל. אז האבא אמר: מה יש לך להגיד על זה, בני? כך שאל האבא הזועף. הילד הביט בו וענה: לא נראה לך מוזר שבחרו לפרסם את הציונים שלי דווקא ביום האחרון של הלימודים? זה היה מעניין. אדוני, מחצית מהנרצחות בשנת 2018 היו ערביות. אבל ממתי הערבים נחשבים, כמה זמן כבודו חושב שהוא יכול? עוד דקה?

וואי וואי וואי לא התחלתי. הבדיחה שלך לבד זה דקה. פריג', עיסאווי, תמשיך עם הציונים, חצי דקה ואסיים, אדוני. אני רוצה לציין, לפני שאני מסיים,

בביתי בכפר קאסם, תג מחיר: ניקבו 32 צמיגים לרכבים, וזה לא צוין בכלי התקשורת. לא דובר על פשע של תג מחיר. כפר קאסם, שהיא עיר לדוגמה בחיים משותפים של יהודים וערבים, לא קיבלה שום אזכור. זה צריך להיות, חברים, קו אדום. אני מציין את זה ואני אומר: המחדלים, מחדל רודף מחדל, כי הדג מסריח מהראש.

תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. כל חברות הכנסת שהוצאו יכולות להיכנס להצבעה אם הן מעוניינות. אדוני השר לא משיב, אני מבין, נכון? אפשר לגשת להצבעה.

חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם. אני עובר להצבעה בהתאם לסדר הצעות האי- אמון. הצעת אי-אמון: ראש הממשלה שעבורו רצח נשים זה עניין לאופוזיציה צריך ללכת לאופוזיציה, הצעת אי-אמון של המחנה הציוני. נימקה את ההצעה חבר הכנסת יעל כהן-פארן. מי בעד האי-אמון? מי נגד? הצעת סיעת המחנה הציוני להביע

יריב, זה לא אישי. זה נראה שהכול נגדך, כולם נגד אחד. עוד שבוע שהכנסת הביעה אי-אמון

אין מתנגדים, אין נמנעים. אני ביטלתי את הקול של איציק שמולי, אז במקום 51 זה 50. בטעות הצביעה חברת הכנסת סתיו שפיר פעמיים, ולכן ההצבעה בטעות. ההצבעה הזו מבוטלת. חברי הכנסת, ההצעה להביע אי-אמון בממשלה אומנם זכתה לרוב בקרב חברי הכנסת הנוכחים במליאה אולם לא זכתה לרוב הדרוש לפי חוק-יסוד: הממשלה, ולכן ההצעה לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעה השנייה: כישלונה של הממשלה בטיפול ברצח נשים, של הרשימה המשותפת, חד"ש, רע"מ, בל"ד ותע"ל. נימקה את ההצעה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. מי בעד הצעת האי-אמון? מי נגד?

הרשימה המשותפת להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 47 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. גם הצעה זו לא זכתה לרוב הדרוש. ההצעה להביע אי-אמון בממשלה אומנם זכתה לרוב בקרב חברי הכנסת הנוכחים במליאה אולם לא זכתה לרוב הדרוש לפי חוק-יסוד: הממשלה, ולכן הצעה זו לא התקבלה. הצעה שלישית: כישלונה של הממשלה בטיפול ברצח נשים, של סיעת יש עתיד. נימקה את ההצעה חברת הכנסת עליזה לביא. מי בעד? מי נגד הצעת האי-אמון? הצעת סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 51 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה להביע אי-אמון בממשלה אומנם לרוב בקרב חברי הכנסת הנוכחים במליאה אולם לא זכתה לרוב הדרוש לפי חוק-יסוד: הממשלה, לכן הצעה זו לא נתקבלה. הצעת אי-אמון רביעית: אוזלת ידה של הממשלה בטיפול ברצח נשים, של סיעת מרצ. נימקה את ההצעה חברת הכנסת מיכל רוזין. מי בעד ההצעה? מי נגדה?

בעד, 47, מתנגדים אין, גם נמנעים אין.

הצעה זו להביע אי-אמון בממשלה אומנם זכתה לרוב בקרב חברי הכנסת הנוכחים במליאה אולם לא זכתה לרוב הדרוש לפי חוק-יסוד: הממשלה, ולכן הצעה זו לא נתקבלה. הצעה אחרונה להביע אי-אמון בממשלה: פגיעה קשה בביטחונם של אזרחי ישראל בשל מדיניות כושלת של הממשלה והעברה צפויה של דמי חנוכה לחמאס בסך של 15 מיליון דולר בתחילת חודש דצמבר, הצעה של סיעת ישראל ביתנו. נימק את ההצעה חבר הכנסת עודד פורר. מי בעד ההצעה? מי נגדה? בעד הצעת סיעת ישראל ביתנו להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 36 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

גם הצעה זו לא זכתה לרוב הדרוש לפי חוק-יסוד: הממשלה ולכן ההצעה לא נתקבלה. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ט 2018, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר תיקון טעות בחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34), התשע"ח 2018. תודה. תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט, 4 בדצמבר 2018, בשעה 13:00. ישיבה זו נעולה.